אני פותח את הישיבה. סדר היום לעכשיו הוא הרפורמה במחירי התחבורה הציבורית. כבר עשינו דיונים על זה, זאת הייתה אמורה להיות רק ישיבה שמוקדשת להתייחסות של נציגי הממשלה להצעות הוועדה, ולתגובת חברי

התקיימה אצלי בחדר - זה לא כל כך משרד,

ישיבה בעניין הזה עם שרת התחבורה, ממלא מקום מנכ"ל משרד התחבורה ונציגי האוצר, וחלה התקדמות משמעותית בתקציב למימון הרפורמה הציבורית, עד לסוף העניין. עוד אין סיכומים, אבל זה עניין של זמן. אני מאמין שבסופו של דבר זה יתקדם לאן שרצינו. הרפורמה הזאת חשובה לתושבי מדינת ישראל, גם למבוגרים, גם לפריפריה, גם לצעירים, ואנחנו נעשה הכל על מנת שזה יקרה. כרגע אני לא קובע ישיבת המשך, אבל ברגע שיהיו לי בשורות אנחנו נזמן את הישיבה שוב ונודיע על זה. מי נמצא פה? משרד האוצר. גם אתה הגעת למרות שאמרתי לך שאתה לא צריך להגיע לישיבה הזאת? אוקיי. מישהו פה רוצה לומר משהו? לא? אז נגמר, יופי, תודה. אם כן הישיבה הזאת הסתיימה, כי היא רק לצורך הודעה והמשך דיון בעניין. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 10:03.